ישיבת ועדת עלייה וקליטה, דיון מספר 14 בנושא מעקב סוגיית האולפנים ללימודי עברית לעולים. נתחיל עם משרד האוצר, נמצא איתנו בזום? שמואל אתה איתנו? הסתדרות המורים? שמואל בבקשה. בוקר טוב, אנחנו מתקדמים בתהליך המשא והמתן. יש עוד פגישות עם נציגי הסתדרות המורים. אנחנו מקווים לסיים בקרוב. בסדר זה גם מה שאמרתי לי בשבוע שעבר ולפני שבועיים ולפני שלושה שבועות. בינתיים הזמן עובר. זה תיאור מתמשך של המציאות, אבל הוא מדויק. מתי הדיון הבא שלכם בעניין? דיונים מקצועיים ברמת אנשי המקצוע? בוא יש פה משא ומתן בין האוצר לבין הסתדרות המורים, מתי הפגישה הבאה? אני אומר, אנשי המקצוע של האוצר, יש את הדיון לגבי ההיבט הכלכלי שלנו, שלי ושל שירה, מול הייעוד הכלכלי של הסתדרות המורים, זה משהו שנעשה באופן רציף. ויש ביום רביעי הבא אם אני זוכר נכון, אם אני לא טועה בשבוע הבא, נשב גם עם הממונה על השכר ועם מנכ"לית הסתדרות המורים. התחייב שר העלייה והקליטה לפני בערך חודשיים, שתוך שבועיים הוא מסיים את זה. אין בשורות בפי, אני לא יודעת מה הובטח. הסתדרות המורים. מזכ"לית הסתדרות המורים מדווחת על התקדמות במשא ומתן. תיאורטית היה אפשר לסיים את המשא והמתן. נו אז מה? אבל אנחנו מסרבים, אנחנו מתעקשים לשפר את שכרם וגם את מעמדם של מורי האולפנים בישראל. בסדר, כולנו רוצים הכול. אתם צריכים לגמור את העניין הזה. בשבוע הקרוב כמו שאמר חברי מהאוצר תתקיים ישיבה נוספת בעניין. אתם יודעים שאנחנו נמצאים כבר בחודש יולי, זאת אומרת הישיבה תתקיים בחודש יולי. הסתדרות המורים אנחנו לא נוותר. ואנחנו לא נרתעים. שאף אחד לא יוותר, אבל אנחנו ניוותר בלי מורי אולפנים.

זה יהיה המצב שנה הבאה. מדינת ישראל נמצאת בגל העלייה הכי גדול בעשרים השנים האחרונות. למעלה מ-70 אלף עולים בשנה. כולנו ראינו את אירועי סוף השבוע ברוסיה. ברור לחלוטין שהאירוע הזה ישליך ויגרום לכך שנראה מספרים הולכים וגדלים מהאזורים האלה, זה אומר שאנחנו צופים בערך סדר גודל דומה. ואנחנו נמצאים במשבר שמבחינתנו יש לנו זמן. אני אומר לכם בצורה הכי ברורה ככל שהעניין הזה לא ייפתר בעוד שבוע, הקריאה שלי של הועדה לממשלה תהיה לסגור את אולפני העברית, ולהעביר הכול לשוק הפרטי. אתם לא מסוגלים לסיים את האירוע הזה. המגזר הציבורי לא מסוגל לקיים ולסיים את הסיפור הזה של האולפנים. זה יהיה סיכום הועדה של שבוע הבא.

שהאוצר יהיה מרוצה מזה, הכול בסדר.

שרואות אותנו מורות אולפן, צר לי. אני כבר שישה חודשים באירוע הזה, שבוע אחרי שבוע, חמישה עשר דיונים. ההוא לא טוב לו, ההוא כן טוב לו, הוא שבוע הבא, ההוא בחופש, ההיא הלכה, הוא חזר. לא מעניין. אני מודיע לכם, חגיגית זה יצא בקריאה ברורה כאמירה של ועדת העלייה והקליטה, לסגור את אולפני העברית של המדינה. המדינה לא יודעת להחזיק אולפני עברית.

רציתם להביא את זה לשם, אני אומר את זה לאוצר,

יכול להיות שזו האמירה שתצא מהסיור באולפנים. באולפנים בחיפה אנחנו נגיד להם חבר'ה לשיטתנו, אולפני העברית של המדינה צריכים להיסגר. זו המשמעות. אני לא מוכן יותר. הסיפורים האלה לא מעניינים כבר, הם פשוט כבר לא מעניינים. זה כבר לא מעניין לשמוע כמה אתם נלחמים על זכויות המורים אבל אין לכם הסכם בחודש יולי. אני רק יכול לומר בעניין הזה שאחת הסיבות שהגענו למשבר הזה היא ההזנחה המתמשכת. בסדר, הזנחה הזנחה הזנחה. תסגרו את האולפנים. תסגרו את אולפני העברית. הינה אני אומר לכם את זה עכשיו. לא נחכה שבוע, חבל על השבוע הזה. מדברים איתכם על דחיפות חצי שנה, אנחנו נמצאים בדיון מעקב ביום רביעי אתם אומרים לי אולי תהיה פגישה בשבוע הבא. תהיה פגישה בשבוע הבא. לא